אנחנו עוסקים בעניין של העברת הרשות לזכויות ניצולי השואה למשרד לשוויון

אני לא נתקלתי בתופעה כזאת שבה אנחנו מדברים פעם אחר פעם, גם קיבלנו החלטה כאן בוועדה. חברים נכבדים גם דיברו במליאת הכנסת, כמו מיקי